היום 12 בנובמבר 2018,

בכסלו תשע"ט, השעה 09:10. אנחנו בזכות החבר שלנו איציק שמולי מתחילים באיחור. הצעת חוק פקודת בריאות העם (מס' 32), בנושא המצלמות. יש פה מספר רב של